שלום לכולם, אני מתכבד לפתוח את ישיבת הוועדה.

הנושא הראשון: הצעת תקנות סמכויות מיוחדות להתמודדות עם נגיף הקורונה החדש (הוראת שעה) (הגבלת השהייה במרחב הציבורי והגבלת פעילות)

ויש את ההכרזה שבה הסמכות של הוועדה היא רק לבטל ולא לאשר או לא לאשר. אבל אני כן רוצה לקיים על זה דיון, ותוך כדי דיון נראה לאן פנינו מועדות בעניין הזה. בהמשך לדיונים הקודמים שהיו לנו אפשר לומר שכמעט ברוב הדברים שניתנו בהם דגשים כאן בוועדה עד להחלטת הקבינט אכן בוצעו הקלות. אנחנו רוצים,

לדעת מה המשך הדרך, כי אנחנו נמצאים באיזשהו דיאלוג מול משרד הבריאות ולכן נשמח לשמוע מנציג המשרד להגיד לנו מה הסטטוס עכשיו ומה עומד לקרות. לגבי הנושא של הגבלת מקומות עבודה - התקנות לא שינו שום דבר מעבר לזה שהחריגו מקומות עבודה, שהוציאו את ההגבלה עליהם. אבל גם שם יש דברים שעדיין לא נפתחו. הרוב לא נפתח. זה מה שאני אומר מקבלי קהל, וכו'. לכן גם פה נרצה לשמוע סקירה שלהם על הדבר הזה ומה התוכניות. הדבר השלישי שנדון בו הוא הנושא של ההכרזה על האזורים המוגבלים, האזורים האדומים מה שנקרא לצורך העניין, ששם אני רוצה לדבר על דברים שגם כתבתי לחברי קבינט הקורונה, הקבינט לאזורים מוגבלים,

ועדת השרים. גם לגבי היעילות של הדברים, במיוחד גם לגבי הנושא הכלכלי.

דבר שאנחנו צריכים להבין: כשיש סגר כללי על כל המדינה אז יש חבילת סיוע כזו או אחרת, שגם עליה יש ביקורת ויש גם דברים שנופלים בין הכיסאות,

אבל יש משהו שגם נותן פתרון לכולם. מה קורה כשרוב המדינה חוזרת לתפקוד ואזורים מסוימים לא? חייב להיות וזו הייתה דרישה שלי וגם היה דיון בממשלה, ונשמע על כך גם הנושא הזה של מה קורה במקומות הללו לפני הסקר הסרולוגי לגבי קטיעת השרשראות? האם ערים כאלה מקבלות תגבור לעניין הזה כדי לצאת יותר מהר? יש מגוון רחב של נושאים וגם הנושא הזה אני לא קורא לו דווקא "סקר סרולוגי" אבל יכול להיות שצריך להפוך אותו לסרולוגי בסוף. אבל אני עדיין חושב ואומר גם עכשיו: לצערי הרב משרד הבריאות מתמהמה עם זה מאוד בלי שום סיבה,

בלי שום הצדקה, על אותם אנשים במיוחד אלה שיש להם בדיקה סרולוגית. אבל אלה שחלו המדינה הייתה צריכה לגרום לכך שכל אלה ייבדקו סרולוגית, כדי להיות בטוח, ואז אתה יודע שיש לך 300-250 אלף איש שאתה יכול להתייחס אליהם אחרת, וזה יכול גם לעזור בפתיחת המשק, בהרבה היבטים, הרבה בעיות. יש פה איזשהו מחסום פסיכולוגי שמשרד הבריאות חושש מהעניין, מלגעת בו. לי הוסבר בזמנו שכל הבעיה כרגע היא איך לזהות אותם. בדברים האלה אני רוצה לדון, במסגרת השיח הזה שלנו עם הממשלה, שאני מודיע לכם שאני לא מתעייף ממנו. למרות שהיו לי את כל הסיבות בעולם להתעייף ממנו, אני לא אתעייף. הצעה לסדר, אדוני. אדוני, כפי שאמרתי בבוקר אני בטוח שלא אתה ולא הוועדה הזו הם עושי דברה של הממשלה המקולקלת הזאת, אלא באמת מחליטים בשום שכל. אחרי שאמרתי מה שאמרתי הבוקר לגבי פתיחת הצימרים שאין שום היגיון הרי הוסרה מגבלת הנסיעה, וזה בדיוק קפסולה משפחתית גרעינית, כניסה לצימר, ואנחנו יכולים גם לתת לציבור להתאוורר וגם לאפשר לבעלי הצימרים בצפון ובדרום לא לקרוס כלכלית, הם קרסו לתת להם שביב של תקווה. הגיעו אלי מאות טלפונים שתולים בך תקווה. אני חושב שאנחנו צריכים לקבל אומץ ולהגיד לממשלה הזאת עד כאן. את הצימרים תפתחו. בבוקר הספקתי לשלוח לך יש קריסה של גני החיות במדינת ישראל, הספארי וגן החיות התנ"כי שאלה המקומות הכי נחמד והכי פתוח כדי להיכנס ולא להידבק בקורונה. אני לא מבין למה הספארי, כשאני נוסע עם שלושה איש מבני משפחתי, נמצא בקפסולה משפחתית לא יכול להיכנס לספארי. אין אוכל לחיות. הן לא יוצאות לחל"ת, אדוני. אין אוכל למטפלים. הם לא יוצאים לחל"ת כי צריך לטפל בחיות. אלה היחידים שהממשלה לא הצליחה לאכוף עליהם את החוק. לכן, אפילו אם - - - דיברת על שני דברים על ביקורים בגן החיות, ולמה אין אוכל לחיות. כי אין הכנסות. זו חברה עירונית, לא?

ב-10%, הם תאגיד, וכתאגיד לפי הוראות משרד האוצר הם אינם זכאים לתמיכה ממשלתית. הם לא קיבלו שקל, אדוני.

ולא גן החיות בירושלים ולא שש גני החיות בכל הארץ. אני רוצה להגיד משהו לא יכול להיות שהפארקים, צוק מנרה, רשות הטבע והגנים, עתיקות קסריה, עין אפק, פארק אשכול כל אלה ייפתחו, וגני החיות שהם באוויר הצח לא ייפתחו. הם קורסים תחת הנטל, לא קיבלו שקל,

יש בעיה של מזון לחיות כי אין להם תקציב. אני מבקש שהוועדה הזו, גם בנושא פתיחת הצימרים תצילו את העסקים. הרי זו קפסולה סגורה. גם בנושא גני החיות היום זה אחד המבחנים של הוועדה הזו. דיברתי עם חברי כנסת מהקואליציה. הם אתי. הם יביאו אנשים להצביע נגד הממשלה, בעד ההצעה שלי. אני אומר לכם, דיברתי גם עם אנשי משרד התיירות. אני רוצה להזכיר לאדוני

האלה שדיברנו עליהם, שהן תקנות להגבלת פעילות אנחנו יכולים להצביע בעד או נגד, או חלק בעד וחלק נגד. אז אפשר להשיג השגות או לאיים על הממשלה. אני לא אצביע אם לא תפתרו את זה. אז רגע, הנה, הוא משיב. שיטת העבודה שלנו כאן, לאור המגבלות האלה שאנחנו בעצם בכל פעימה כזו אנחנו באים ואומרים מה שאנחנו חושבים שצריך לתקן,

למשל מתווה חתונות סביר, נורמלי, קטן, מצומצם גם צריך להיות, ויש עוד דברים נוספים. מטרת הדיון היא להציף את הדברים האלה. קראת לזה "מאיימים", אנחנו לא מאיימים, אנחנו נותנים להם להבין שאנחנו מצפים שזה יהיה בפנים, ואם זה לא יהיה בפנים יכול להיות שנעשה צעדים כאלה ואחרים. היו קוראים לזה בחקירות "לחץ מתון". אז בחלק הדברים עשינו לחץ מתון, ולכן דרים שתוקנו בממשלה היו דברים שאנחנו עוררנו אותם כאן,

הקרדיט הוא לא שלי, הוא של כולם, כאן. היו גם דברים שלא הצלחנו לעשות. בסדר, אני סומך עליך. אל"ף, אני רוצה להצטרף לבקשות של חבר הכנסת מיקי לוי. לגבי הצימרים, אגב, דיברנו על זה גם בזמן הסגר הכללי. אמרנו זה כמו בית, הולכת משפחה ספציפית, תנו להם. הם נכנסים לאוטו, אין בעיה עם זה. אם זכרוני אינו מטעה אותי, פרופ' גרוטו ישב כאן ואמר שצריכים לשקול את זה. אז במסגרת השקילה,

כשפתחנו לפחות חלקים מסוימים במשק, הייתי מציעה שהצימרים שגם ככה הלכה להם העונה, במינימום שבמינימום שאפשר לעזור להם וכמובן גם העניין של גני החיות. אני רוצה לומר כמה הערות כלליות. לעניין הבדיקות. פתחו גם את החינוך, גילאי אפס עד שש. אמרו למורים ולגננות לעשות בדיקה יום לפני. נעזוב את חוסר התכנון שאופף את החלטות הממשלה למן היום הראשון שלה, לצערי. אבל מה זה עוזר, בדיקות יום לפני, כשכולן היו ממילא סגורות בבית? צריך לעשות בדיקות תקופתיות, בטח ובטח כשמדובר במפגשים יום יומיים עם ילדים. זה לא מספיק בדיקות פעם ראשונה. אבל גם בפעם הראשונה אם היינו יודעים את זה קצת קודם - - - זה לא אצלנו, אני יודעת את זה היטב, אבל זה חל גם לגבי נושאים אחרים. אם צריך לעשות בדיקות

אני שומעת שלא עושים הרבה בדיקות, שאין ביקוש לבדיקות. זה דבר שמטריד אותי באופן עקרוני. זה חל גם על אזורים שאמרו שהם אדומים והופכים להיות ירוקים. אני לא מדברת בכלל על האזורים החרדים, אני מדברת על כל הארץ. מטריד אותי שבקצב בדיקות שהולך וקטן פתאום מדינת ישראל מבריאה. זה נראה לי נתון מעורר סימני שאלה. אני אשמח לדעת ממשרד הבריאות מה הם אומרים על העניין הזה. לגבי הפתיחות במשק. אני מבינה שלפי השלבים של הממשלה צריך קודם לפתוח את משרד החינוך, כיתות א-ב, ואז הם ידאגו לפתוח את החנויות בלי קבל קהל, או עם קבלת קהל מינימלית, תו סגול וכו'. ככל הנראה משרד החינוך אינו ערוך לאירוע הזה בכלל. הם מדברים על היערכות של חודש. כולנו מבינים שעוד חודש של עסקים סגורים אפשר להכריז על מותו של המשק הישראלי. לכן אני קוראת לך, אדוני, ולוועדה הזו להבהיר לקבינט ולממשלה בהתאמה שלא נוכל להמתין עד להיערכות של משרד החינוך, שבפעם המי-יודע-כמה לא עשה היערכות מוקדמת. הרי שלושה שבועות ויותר ישבנו בסגר הזה. כולם ידעו שהסגר יגיע, כולם דיברו על קפסולות. אין פה שום חידוש. אז עם כל הכבוד, לא תהרגו לגמרי את המשק הישראלי שגם ככה נוטה למות בגלל שאתם לא יודעים לתכנן. אני רוצה להביע כאן איזושהי תקווה שלפחות לא נעשה שקר בנפשנו.

השקר בנפשנו אנחנו עושים כשכולם יודעים שהחברה הישראלית מתנהלת כרגע בבלוף אחד גדול. מישהו מאמין שאנשים לא מסתפרים כבר חודש וחצי? הנקודה המרכזית היא שלפעמים עצוב העניין הזה, אז צוחקים.

אנחנו כרגע אומרים לאזרחים שלנו: תתנהלו בבלוף. למה? איך קראו לזה היום בעיתון הארץ?

אין אכיפה בררנית לבעלי מקצוע. ולכן העניין המרכזי כאן למה לא פותחים לספרים וקוסמטיקאיות? יש עם זה בעיה? יש כאלה גאונים במשרד הבריאות,

למה לא פותחים ספורט? למה לא פותחים חדר כושר, חדר כושר מאוורר? אפשר לנסוע 32 נוסעים באוטובוס בין עירוני ואי אפשר להיות בחדר כושר? מה ההיגיון? אני לא אומר את זה סתם. הייתי בסרס בהונג קונג. ראיתי מה קרה בחדרי הכושר. היה פרוטוקול. עומד שם מדריך הכושר, מסתובב עם הנוזל המחטא ועם מטליות חד פעמיות אתה עובר על מכונת הריצה, מחטא אותה ורק אז אתה יכול לעלות. אדם נכנס לחדר כושר, בודקים לו חום. בודקים, מחטאים את המקום שלו. אי אפשר להתקלח במקלחות אם יש יותר משלושה אנשים. תשע מקלחות. יש פרוטוקולים. מה קרה לכל האינטליגנציה של עם הספר, הלכה לישון? אז העניין הוא שלא נותנים ספורט. יש דברים שאני מקבל פניות ואין לי תשובה. יש ילדים שההורים שלהם שלחו אותם לספורט בגיל צעיר כדי שלא יזדקקו לריטלין. ילד שרגיל לרוץ כל יום 8 ו-10 ק"מ, אתם יודעים מה הוא עושה בדירה של 90 מ"ר? הוא קופץ עוד רגע מהחלון. תשחררו את קבוצות הספורט, תשחררו את חדרי הכושר, תשחררו את הספרים, את הקוסמטיקאיות. על מי אנחנו עובדים פה? לי יש ניגוד עניינים, אבל אני אומרת לכם ספרים צריכים באמת לספר. רפואה משלימה. רפואה משלימה שפרופ' גרוטו לא מאמין בה. אתה מבין? הוא לא מאמין ברפואה משלימה. זה נשמע לי שאנחנו מדברים באמצע המאה הקודמת. זה אחד הדברים שביקשנו וזה לא נכנס.

אני לא יודע אם שמת לב, אבל כמה שאתה מייאש אותנו, יש לנו תקוות לגביך. אנחנו אומרים לך, הגיע הזמן שנגיב, אנחנו סומכים עליך, יעקב. אנחנו יודעים, בסוף יעקב יגיד, ריבונו של

משרד הבריאות במקום לבדוק דברים לפעמים בודק את זה עם יועצי תקשורת. ולכן, יעקב. כאשר אנחנו מסתכלים פנימה, יש לנו ניצוץ שאנחנו מאמינים בך. יש לנו רק בקשה אחת, שאתה תאמין בעצמך.

יושבים פה בקבוצה כזאת, במקום אחר אדם היה בא מבחוץ ומסתכל עלינו כעל מוזרים. מגיעים ביום שהכנסת כמעט לא עובדת, ביום שלישי.

תן לנו פעם אחת את התחושה המשונה הזו לנצח בהצבעה. תצביע אתנו.

אבל אפילו לא הגדרת מה זה ניצחון מבחינתך. - - - אני רוצה להתחבר להצעה של חבר הכנסת סגלוביץ'. אני מציעה שניקח מקרה בוחן, עניין הצימרים,

ועכשיו קוראים להם - הגבלת פעילות והוראות

המשמעותי שבהם זה הורדה של תקנה 2, ההגבלה של ה-1000

מה שעומד בפני הוועדה זה האישור של הביטול של הסגירה של המקומות שלא מקבלים קהל - - - ותוקפן של אלה, עד מתי? הגבלת מקומות עבודה שממשיכה לרוץ,

אבל היא כרגע לא לאישור הוועדה אלא מה שלאישור זה רק הביטול של הסגירה. הדבר השלישי זו ההכרזה על אזורים מוגבלים, שפה זה לא לאישור הוועדה, אלא יש לוועדה סמכות לבטל את הדבר הזה. פה צריך לחדד, זה לא

אגב,

בהקדם האפשרי הממשלה צריכה לבטל את זה. אפילו לא כתוב העניין הזה של לגבי אזור מוגבל. כתוב חייבים להתקיים הנסיבות המצדיקות את ההכרזה תבטל ועדת השרים את

מה שהתכוון גור בליי זה שבעצם התקנות שבאות עכשיו הן לא באות במסגרת

אדום או ירוק.

נכון, הפרמטרים שעליהם הסתמכה הממשלה או הקבינט המיוחד הזה להגבלות כן הסתמך על

גם פרמטרים וגם הגבלות,

אני מאמינה שיהיו בו שינוים והתאמות, חלקם גם בעקבות הערות שעולות בוועדה - - - מתי זה יקרה? אני לא יכולה להגיד. זה יהיה כפוף לנתוני התחלואה. לא עקבתי.

אני אסביר - אולי נתחיל באזורים המוגבלים.

תקנות אזורים מוגבלים לא קשורות בהכרח לתוכנית הרמזור. אלה תקנות נפרדות שבהן אנחנו רוצים להגדיר את אותם אזורים בארץ שעדיין נשארו אדומים. כרגע אנחנו בחרנו לאורך הדרך, בהתחלה היה לנו מנגנון אחר,

הכוונה היא שאם הכל ילך בסדר אז עד יום רביעי בלילה יסתיים כל העניין הזה. אני כן חייב לומר בהקשר הזה שעם הזמן, וזה עניין של ניסיון, זה לא ממש פיילוט. אנחנו מנסים את הכלי הזה. אנחנו רואים שאחת הבעיות שלו שהוא מגיב מהר מדי. הוא רגיש מדי גם

זו ההחלטה, אם אני מבין נכון.

ולכן כרגע אנחנו משתמשים

וכו', לעומת רמת הסיכון שיש בגנים. לכן, בסופו של יום הוחלט שאת הגנים אפשר לפתוח באופן ארצי בכל המקומות. כשנגיע לשלבים הנוספים כמו למשל כיתות א' עד

לכן אי אפשר להפעיל בעצם את מודל הרמזור, אין בו חסימה - - - השאלה היא מה עשו עכשיו. נניח שעכשיו יש עיר אדומה וצריכות להגיע ממנה סייעות ומורות.

באמת רק לעובדים מאוד מסוימים עובדי בריאות, עובדי כיבוי אש, כוחות משטרה, כוחות ביטחון, הצלה

מה קורה לגבי נושא החתונות המצומצם, אותו רעיון שדובר בזמנו והייתה הסכמה

מה הכיוונים? מה הולך להיות בישיבה?

ההיגיון הוא השאלה שעולה כל הזמן פה, אבל אנחנו עובדים לפי היגיון מסוים ברמת המאקרו

בעצם חילקנו את קבוצות הסיכון הצגתי את זה אבל אוכל לחזור: יש לנו בעצם לבנות של סיכון. יש לנו לבנות יותר מסוכנות ופחות מסוכנות. מתחילים בפחות מסוכנות,

אלה דברים שאמורים להיכנס בשלב 2. הנושא של המסחר וגם הצימרים, שהוקדמו מהמלונות כי אנחנו מבינים שהסיכון שם יותר נמוך, צריכים להיות בשלב 3, שהוא שבועיים לאחר מכן. בהחלט יש דיון על סדר הדברים. פה זו לא כל-כך הכרעה רפואית כי אנחנו כאנשי בריאות אומרים פה יש לבנת סיכון שהיא כיתה א' עד ד' וכל הרפואה

זה ההיגיון המסדר שעומד פה, זה לא משהו שנעשה בלי היגיון. יכול להיות שזה אולי סותר את ההיגיון הפרטני לכל דבר ודבר, ואני בהחלט מבין מה

אלה ההגיונות

הגיונות אפידמיולוגיים מאוד סדורים, מבוססים על הידע שלנו על המחלה ועל גורמי הסיכון.

לא בעולם, מישהו שפרסם בדיוק מה שיעור ההדבקה. יכול להיות שלא תהיה אף הדבקה בחדר כושר ויכול להיות שהדבקה אחת תביא להתפרצות בעיר שלמה. ראינו גם את זה וגם את זה בכל מיני מקומות

גם לא תחת חקירה עם מכונת פוליגרף.

זה קורה גם בארץ וגם בעולם. כל עוד לא נשתמש

מה קצב הבדיקות? צריך לזכור שבאמת חלה ירידה במספר הבדיקות,

חלק מזה נובע מזה שיש פחות חולים ופחות מגיעים, אבל גם היענות של הציבור ירדה עם החזרה לעבודה. כמו שביקשת ואמרת ואנחנו בהחלט עושים את זה, יש לנו מיקוד מאמץ קודם כל בערים

נכון, אבל אני שואל: האם נעשות מספיק בדיקות במגזר הכללי או שיכול להיות שהתוצאות שכולנו מתבשמים מהן זה תוצאה שאין מספיק בדיקות?

אנחנו יכולים להגיד שבסופו של יום אנחנו די בטוחים בנתונים. לפי ארגון הבריאות העולמי, ברגע שיורדים מתחת ל-5% אז אפשר יותר להסתמך על הנתונים, ובסך הכל

העלו את זה כאן קודם. אני אגיד לכם הספארי עצמו, כשאפשר לנסוע

כמובן שהוא לא בעייתי. אבל העניין הוא שגם בספארי וגם במקומות אחרים,

ובסוף יש התקהלויות ליד מקומות. אנחנו רואים את זה ויודעים. לכן גן חיות שונה בכל זאת משמורת טבע בהיבט

אני בכל זאת מציע שכמה שהוועדה יכולה בשיח מול הממשלה לבקש שגם אם יש שלבים עתידיים, התוכנית יכולה להיכתב מראש. אין שום סיבה שהתקנות והעקרונות לא יובאו, ואפילו יובאו

כך נוכל לקיים את הדיון ולא להגיע שוב מרוטים

יש אולי מנוף הכי חזק לעשות את זה, לקבל תכנית ולתכנן מראש. חשוב גם להגיד מה לא לעשות,

אז אולי אפשר למצוא איזה פתרון משפטי ולעזור לממשלה למצוא את הפתרון הזה, כי סך הכל זה דבר שמקצועית הוא כן מקובל, וזה כן אבסורד שנוצר שמותר להתעמל עד 10 אנשים בחוץ אבל לא אם יש

ואז אני רוצה שגם ההחלטה לסגור עיר תבוא

או מה צריכים תושביה לקבל. כמובן שיש אבחנה בין ערים אדומות או שכונות שהחליטו לגביהן על סגר. יש פה כמה דברים.

עובד שבסגר הכללי בארץ כן עבד כי היה שייך למקום עבודה חיוני במסגרת הסגר

בסופו של דבר האוכלוסייה שנפגעת אנחנו יודעים, בגלל הסגר יש לנו עשרות ומאות עובדים שיצאו להפגנה, הרבה מאוד עסקים שנפגעו בצורה קשה בהכנסות שלהם, ולכולם יש פתרון שנובע מקריטריונים,

שכביכול יצאנו מהסגר, עדיין חלקים גדולים מהכלכלה לא

מה לגבי העסק הזה של הגנה מפני פיטורין?

מה שסוכם בוועדת השרים זה שימשיכו לבחון זאת. צריך להבין שבכל זאת לא מדובר על יחסי עבודה אלא על מעסיק ואנחנו מדברים פה על מעסיק

אני חושב שהאבחנה גם שעשה עמיתך לאוצר היא לא נכונה,

וגם במשרדים ציבוריים ייגרם להם אותו עוול, כי יכול אותו מנהל לבוא ולומר- אני לא

אתה יכול להגיד שהמצב הוא מצב שונה ממצב רגיל ולכן מצדיק התערבות אבל זו התערבות מאוד גסה ביחסי עובד-מעסיק. אני לרגע אסביר למה המצב יכול להיות אבסורד.

להניח, לצורך העניין, שהיית קובע צו למניעת פיטורין למי

אני עדיין חושב שאם אנחנו מדברים על תוכניות שמי יודע עם מה יקפצו עלינו עוד שבוע או שבועיים, יכול להיות מצב,

שאנשים בסוף יקבלו מיתוג, והם מקבלים מיתוג אבל ברגע שהם יקבלו מיתוג כזה ממקומות עבודתם אני לא חושב שזה

פה זה אומר שאם אני צריך היום, אם יש לי כמה עובדים שאני צריך לדעת אם להמשיך לעבוד אתם או לא אני אעדיף את מה שלא גר באזור אדום שהוא בורח לי כל

אולי אין לך מספיק מכרים באזורים המדוברים. אני לא אומרת את זה ברמה האישית, כמובן. הם עלולים להפוך לעובדים סוג ב', וכמה שתסביר לי, ואלף דיונים שתעשו אם

מעונות או בתי כנסת כדי לנצל שוחים, או בתוכנית של התמ"א דיברתי על להכניס שטחים בקומת העמודים, אז ראשי רשויות אחרים צחקו. הם אמרו מה פתאום, אנחנו לא רוצים. לי בבני ברק הייתה צפיפות כבר אז. אמרתי להם שיבוא יום וגם הם יצטרכו. והיום הזה הגיע. היום כל הרשויות מקדמות את הדברים הללו כי היום אנחנו בעידן אחר בערים כמו רמת גן, תל אביב, וכו'. אתם צריכים להיות מוכנים עם חבילה של פיצויים. עשיתם את זה בחלק מהדברים. באותם דברים שמותאמים לערים אדומות, בין היתר שמירה על עובדים. זה צריך להיות בסל התרופות של האוצר. מה לגבי הנושא של הרשויות המקומיות, מבחינת הסיוע? אני לא יכול לתת תשובה נרחבת מאחר ואני לא עוסק בנושא. יש ישיבות מאוד מסודרות בנושא הזה. אני רוצה לומר דברים לא הייתי במהלך הדיון, אבל אני רוצה להעלות את סוגיית הצימרים. אני יודע שדיברתם על זה כשלא הייתי פה, אבל אני רוצה להתבטא. נדמה לי שזו סוגיה כמעט קפקאית. ברגע שפותחים כל מיני אלמנטים שהם לא מסוכנים, יש פה אלפי צימרים במדינת ישראל - - - פרופ' גרוטו ענה על זה באריכות. לא, הוא אמר שהוא בוחן את זה. זו פרנסה של הרבה מאוד משפחות שלא יכולים לפתוח, ואין בזה שום היגיון. הרי בסופו של דבר מדובר על מקומות מבודדים. בסוף מדובר שם על משפחות או זוגות שמגיעים למקום מבודד לתקופה מסוימת, ואין שום הגיון שלא לאפשר להם לפעול. זה דבר שמעבר לזה שהוא גם מאיץ כלכלה והוא מוציא מתוך מעגל המצוקה הכלכלית משפחות, זה גם מקל עלה אוצר בכל הנוגע למענקים שצריך להינתן. דקה, אני רוצה להשלים את הנושא הקודם, כי אני חושב שהיה קונצנזוס בעניין הזה. השאלה איפה אנחנו עומדים בנושא הזה. אנחנו כאן עומדים לאשר תקנות, אנחנו לא יודעים להוסיף את זה, כמו שידוע לך. אבל בהחלט, בסיכום של הדברים אנחנו נתבע אותם כמו שתבענו דברים אחרים בפעמים קודמות, ואכן הם הגיעו, להזכיר לך את הישיבות הליליות כאן. אבל אני רוצה לסיים לרגע את העניין של הערים האדומות. משרד העבודה והרווחה, לגבי הנושא הקודם שדיברנו על מניעת פיטורין של עובדים. כעיקרון, מדובר בנושא שהממשלה אמורה - - -לגביהם. לדעתנו מדובר בנושא חשוב, לבחון אותו, בשים לב שיש כל מיני הוראות לעובדים להגיע למקומות עבודה גם כשהמעסיק לא מצמצם את עסקו, את מקום העבודה,

כשהוא לא סוגר את עסקו, אלא שבסופו של דבר יש חשש שאוכלוסיות מסוימות שהן יותר - - -תיפגענה בעניין הזה. לכן זה נושא שנמצא בהחלט בשיח בין המשרדים הרלוונטיים במסגרת החלטות ממשלה. זה בשונה מדברים שנאמרו כאן. מבחינתנו זה בהחלט נושא שראוי לדבר עליו, וזה גם נושא שעלה במסגרת החלטות שונות של ועדות שונות של הממשלה. אבל צריך להביא את זה לידי סיום, לידי החלטה. בסופו של דבר לעמדתנו, ככל שהנושא יקודם ותהיה הסכמה סביב הנושא הנושא חייב לבוא למיטב הבנתנו בחקיקה ראשית בדומה לדברים שנעשו בהקשר של מצבי חירום אחרים. יש חוק מסוים שעוסק במצבים מלחמתיים. חוק ההגנה על עובדים במצב חירום מ-2006 הוא חוק שנחקק כדי להגן על עובדים שבשל ציות להוראה או בשל הישארותם או היעדרותם בעבודה כדי להישאר עם ילד כי מסגרת החינוך שלו נסגרה, מוגן בפני פיטורין בשל כך בלבד, שהוא נעדר. כמובן שלא מסיבות אחרות. ברור שאם מעסיק סוגר את עסקו או מצמצם תפקידים מסוימים בעסקו בגלל המצב המורכב שבו אנחנו נמצאים אלה לא מצבים שהחוק ההוא היה אמור להכיל, אלא מצבים שיש בהם כדי לגבול במצב שאולי גם חוק שוויון הזדמנויות בעבודה בנוגע לאפליה היה יכול לטפל, גם. שוב, אני חושבת שהנושא ככל שיקודם, כמובן בתיאום עם המשרדים הרלוונטיים חייב לבוא בחקיקה ראשית. נושא שחייב להיות בקשר לאותם מצבים שבאמת יש חשש לפגיעה באוכלוסיות מסוימות שבשל מצבם והוראות שניתנות להם הן מתקשות להגיע למקום העבודה ומקומות העבודה שלהם בעצם פתוחים. אני שמח על העמדה שלכם, שהיא נכונה ונחוצה. כמובן שזה לא רק זה. אם יהיה עוד סוג של דברים שעלולים לגרום לכך שעובדים יקבלו איזה תג בעייתי ולהיות הראשונים שישלמו מחיר אז כמובן שזה לא צריך להיות, ואני מודה לך על הדברים האלה. שלום לכולם. אין לי יותר מדי מה להוסיף על הדברים. כמו שציינו גם אסף ודבי השרים דנו בסוגיה הזו וביקשו ממשרדי הממשלה לנסות ולגבש מתווה מוסכם בהסכמה ביניהם. נשמעו פה פערי עמדות בין המשרדים. אכן יש חוק תשתית של חקיקת המגן הישראלית שמספק הגנה, אלא שהוא לא מותאם למצב קורונה והשאלה אם באמת רוצים להתאים אותו על מנת לפרוס את רשת ההגנה הזו על עובדים שנעדרים מעבודתם כי הם לא מסוגלים להגיע, בין סביב טיפול בילדים, בין סביב אזור מוגבל, או שחושבים שהמענים שהתמריצים הקיימים נותנים הם מספקים. אלה שאלות מדיניות בעיקר שצריכות להיות מוכרעות. יש בהן גם שאלות משפטיות, אבל אנחנו חושבים שנכון להציף אותן להכרעת מקבלי החלטות בממשלה, ובהמשך לכך גם בכנסת. הדיון לא לובן ולא מוצה ואני מצפה, מניחה ומאמינה שהוא יתקדם בימים הקרובים ונוכל לחזור עם בשורות. קודם כל אני רוצה להתנצל שלא הייתי בתחילת הדיון,

יש לי שאלה שאני מקבלת עליה הרבה פניות,

להבין: קודם כל, מאמני כושר שמאמנים בחוץ באימונים יחידניים כלומר, אדם מאמן שני אנשים

אני מקבלת על זה כל מיני שאלות. פניתי ליועץ המשפטי של משרד הבריאות והוא אומר שאין עם זה בעיה. הבנתי מוועדת הקורונה שיש בעיה. אני לא יודעת, אשמח לקבל על זה תשובה מוסמכת. באותו סגנון כיוון שמותר 20 אנשים בחוץ אז פנו אלי מורי דרך ואמרו: אנחנו לא מבינים, מותר לקבוצות של 14 נערות לטייל בחוץ, אבל אם יש להן מדריכה זה אסור. אני לא מבינה. כלומר, אלה דברים שמותרים, אבל אסור להתפרנס מהם. אז אני מנסה להבין מה יש למדינת ישראל נגד פרנסה. (היו"ר איתן גינזבורג, 14:15) מנהל >> למה? סליחה.

סופר קיטבקי. לאנשים שהם שומרי חוק זה לא מצחיק. לדעתי זה איסור על הפעלת מקום עסקי או ציבורי בדרך של פתיחתו לציבור. אם אתה יוצא עם קבוצה אתה לא מפעיל מקום.

גם בירושלים יש גן חיות תנ"כי וזה שטח עצום. אפשר לתת לפחות לילדים להיכנס לשם.

אם אנחנו מאפשרים בתוך הבית 10 אנשים ובמרפסת שלנו 20 איש,

זה אשכרה קפסולות, זה אשכרה מקומות מבודדים. בדרך כלל מגיעים לשם או משפחות אורגניות או זוגות. אני חושב שאפשר

לא שקל אחד מעיריית רמת גן או ממדינת ישראל בעבור הפעילות השוטפת שלו. אנחנו לא זכאים לפיצוי מהמדינה מסיבה פרוביזורית לגמרי:

שעד 25% מתקציבן מתוקצב מהמדינה, והכניסה את

על לא כלום בוודאי שאנחנו מעדיפים את זה, אבל הציפייה היא שאנחנו נוכל לקבל אישור לפתיחה מדורגת אחרת, נוספת. תודה רבה.

התשפ״א-2020 בתוקף סמכותה לפי סעיפים 4, 8 ו- 23 לחוק סמכויות מיוחדות להתמודדות

התש״ף-2020, באישור ועדת חוקה של הכנסת מתקינה הממשלה תקנות אלה: תיקון תקנה 51. בתקנות סמכויות מיוחדות להתמודדות

התשפ"א-2020 בתוקף סמכותה לפי סעיפים 6,4,

27 ו־28 לחוק סמכויות מיוחדות להתמודדות עם נגיף הקורונה החדש (הוראת שעה), התש״ף- 2020(להלן, החוק) מתקינה הממשלה תקנות אלה: 1. בתקנות סמכויות מיוחדות להתמודדות עם נגיף הקורונה החדש (הוראת שעה}(הגבלת השהייה במרחב הציבורי והגבלת פעילות), התש״ף־2020 (להלן - התקנות העיקריות),

במקום "(הגבלת השהייה במרחב הציבורי והגבלת פעילות)" יבוא "(הגבלת פעילות והוראות נוספות)". 2. בתקנה 1 לתקנות העיקריות ־ (1)ההגדרה ״בעל תפילה״ - תימחק, (2)בהגדרה ״ספורטאי מקצועי״, בפסקה (4), במקום הקטע החל במילים "ושהם ספורטאים בליגת הבוגרים" עד סופה יבוא "ושהם ספורטאים בליגת הבוגרים, גברים או נשים, בענפי הכדור כמפורט להלן: (א)בענפים שבמסגרתם פועלות עד ארבע ליגות, ספורטאים בליגה הראשונה, (ב)בענפים שבמסגרתם פועלות 5 ליגות או יותר - ספורטאים בשלוש הליגות הראשונות, (3)ההגדרה "עובד" ־ תימחק. 3. תקנה 2 - לתקנות העיקריות - בטלה. זה בעצם הגבלת היציאה מהבית. אני ממשיך בקריאה: 4. בתקנה 3 לתקנות העיקריות־ (1)בכותרת השוליים, בסופה יבוא ״ובמקום ציבורי או עסקי״; (2)הרישה תימחק, (3)פסקאות (1) ו-(2) יסומנו תקנות משנה (א) ו־(ב) בהתאמה. 5. בתקנה 4 לתקנות העיקריות ־ (1)בתקנת משנה (א),

״בלי לגרוע מהאמור בתקנה 2״ יבוא "בלי לגרוע מהאמור בתקנה 3״ ובמקום "כולל טקס דתי או תפילה" יבוא "כולל בטקס דתי או בתפילה״; (2) תקנת משנה (ב) - בטלה, 6. בתקנה 5 לתקנות העיקריות - (1)בכותרת השוליים, המילים ״או בחוף ים״ - יימחקו, (2)תקנת משנה (ג) - בטלה, 7. בתקנה 7 לתקנות העיקריות (1)אחרי פסקה (1) יבוא: "(1א) בית אוכל ־ בדרך של מכירה לצריכה מחוץ לבית האוכל, ובכלל זה איסוף עצמי (Take Away) ;״ ; (2)בסופה יבוא: ״(9) שמורת טבע וגן לאומי כהגדרתם בחוק גנים לאומיים,

אתרים לאומיים ואתרי הנצחה, חתשנ״ח־1998" 8. בתקנה 10(ב) לתקנות העיקריות, אחרי "בשטח פתוח" יבוא "לשם קיום תפילות בלבד" 9. אחרי תקנה 10 לתקנות העיקריות יבוא: 10א. על אף האמור בתקנות 7 ו־ 10(א) ו-(ב)(2), ברחבת הכותל המערבי, במסגד אלאקצה ובכנסיית הקבר מותרת תפילה בכפוף להוראות תקנה 4(א) .״ 10. בתקנה 13(א) לתקנות העיקריות - (1)פסקה (1) ־ תימחק, (2)בפסקה (3), הקטע החל במילים ״או השוהה בחוף ים״ עד סופה - יימחק, 11. בתקנה 18(1), במקום "לפי תקנה 13(א}(1) ו- (12א)"

12. בתקנה 19 לתקנות העיקריות, פסקאות (4) עד (6) ־ יימחקו. 13. בתקנה 21 לתקנות העיקריות, במקום ״ל׳ בתשרי התשפ״א (18 באוקטובר 2020)״ יבוא ״י״ג בחשוון התשפ״א (31 באוקטובר 2020). 14. התוספת הראשונה לתקנות העיקריות - בטלה. 15. בתוספת השלישית לתקנות העיקריות, פרט (1) - יימחק. 16. תחילתן של תקנות אלה ביום ל׳ בתשרי התשפ״א (18 באוקטובר 2020). אלה כל התיקונים שנעשו בהגבלת פעילות, שזה כולל את ההרחבה של הנושא של הספורטאים. הענפים שפועלות 5 ליגות או יותר זה כדורגל וכדורסל. ובשאר ענפי הספורט זה רק הספורטאים בליגה הראשונה. מעבר לזה, שאר התיקונים שנעשו פה חלקם זה התאמות ומחיקות של דברים שהם כבר לא אקטואליים שקשורים לחוגים, זה התוספת של הנושא של הטייק אוויי, היתר לבוא לחוף הים, היתר של יציאה לשמורת טבע וגנים לאומיים, הנושא של התרת התפילה בכותל, בכנסיית הקבר ובמסגד אל אקצא בהתאם לכללים של ההתקהלות. כמובן כמו שאמרנו ביטול הגבלת ההתרחקות מהבית ובעצם, ההתאמות בעבירות הפליליות, המחיקה של הדברים שהפכו ללא רלוונטיים, וגם ביטול סמכויות השוטר הנוספות, שבעצם נועדו בעיקר לאכוף את מגבלת היציאה מהבית. אפילו יותר את מגבלת המעבר מיישוב ליישוב.

בזה, פחות או יותר כיסינו את התיקונים. בנוסף למה שדיברנו, לשתי הערות שהערתי לעניין הצימרים ולעניין גני החיות, אני אשמח לשמוע איזושהי התייחסות. מבחינת המתווה עצמו אני מבינה שאין לנו על מה לדבר בכלל

גם למה. תכף אנחנו נכנסים לחורף. כל האופציה של חתונות בחוץ תיגמר. אני מבינה שיש איזושהי מחשבה של משרד הבריאות לתת אופציה לחתונות רק בעוד חודש-חודש וחצי. אם אנחנו רוצים להימנע מהתמונות הכואבות

זה ימנע את רמת החיכוך עם השוטרים, זה ימנע את רמת האכזבה של המתחתנים.

הנושאים שעלו - - - 20 מכל צד זו מריבה במשפחה, את מי לא מזמינים.

הייתה משפחה שישבה שבעה ואחד מבני המשפחה חיתן את הבן שלו בזמן השבעה. הרבנים הורו לו לא לדחות את החתונה, והוא בא לחתונה של הבן שלו באמצע השבעה, הגיע לחופה והלך הביתה, והילד התחתן. אני מסכים שאת אירועי החתונה נדחה לאחר הקורונה, ונעשה מסיבה המונית לכולם. אבל חתונה אי אפשר לחכות עם זה, נקודה. מותר 10 אנשים. מותר היום 20. אני הצעתי 20 מכל צד בשתי קפסולות עם הגבלה של זמן, גם אוכל בחמגשיות. מה קורה בפועל?

אפשר לומר שכל מה שמותר לעשות, מותר גם להתפרנס ממנו? אז עלה פה נושא הצימרים, עלה נושא החתונות, אני העליתי את נושא בתי תפילה, שאנחנו לקראת החורף, שהוחרגו ממה שמותר 10 אנשים במבנה, החריגו את התפילות במצב הקודם. הדברםי הללו,

צריכים את ההתייחסות של הממשלה. אנחנו מבקשים את ההתייחסות שלהם, והיו עוד הערות נוספות, בנושא של קוסמטיקאיות, ספרים. ניתנו תשובות. ספורטאים ורפואה משלימה. עכשיו אני רוצה לעבור להצבעה, אבל ההצעה שלי מאחר ומדובר שהתקנות הללו פוקעות ב-31 באוקטובר, ואני מדבר על הגבלות שהייה, אני מציע שנקדים את זה ל-27 בחודש, כי זה יוצא לקראת סוף שבוע ואני לא רוצה שתתכנס ועדה ביום שישי או חמישי בלילה. עוד דבר: שלא יקרה מה שקרה לנו היום עם הגנים. ההחלטות שקיבלו על הגנים, וגם אם רצו שהגננות ילכו לבדיקות לא הספיקו כי זה היה מהרגע להרגע.

בעד תקנות הגבלת הפעילות עם התיקון של קיצור התוקף - ל-27.10 במקום ה- 31.10? הצבעה התקנות אושרו. התקנה עם תיקון התאריך עברה. עכשיו אני מעלה להצבעה את הצעת תקנות סמכויות מיוחדות להתמודדות עם נגיף הקורונה החדש הגבלת פעילות במקומות עבודה. מי בעד אישור התקנות? הצבעה התקנות אושרו. התקנות אושרו. אני מודה לכם, הישיבה

הישיבה ננעלה בשעה 16:05.